שלום וברוכים הבאים. אני מתכבד לפתוח את ועדת הכנסת. על סדר-היום בקשת יושב-ראש ועדת החוקה,

הצעת חוק איסור צריכת זנות (הוראת שעה), התשע"ט-2018,